צוהריים טובים, אני מחדש את הישיבה בנושא: הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020. אנחנו נלך מייד להצבעות ואנחנו מאחל לכולנו בסופו של יום הכיפורים גמר חתימה טובה. מאחר ונצטרך להתכנס שוב גם לאישור החוק עצמו לאחר הדיון בוועדת הכנסת, באחד הדיונים הללו אני אתן הצעות לסדר. כרגע אני בהצבעה. הבנתי, אבל לפני שאתה עובר להצבעה, בשם כולנו, אנחנו יושבים פה משעה תשע וחצי וכנראה היו כל מיני הצעות לסדר אצלך במשרד. לא, לא נתתי לשום הצעה לסדר להיכנס למשרד. וניסו כמה. מאחר ולא היו מעולם הצעות לסדר שנכנסו לחדרו של יושב-ראש הוועדה, אני בכל זאת מבקש שתשמע אותנו. אני אשמע אתכם. לא אחרי. אנחנו שומעים עכשיו את כל ההסתייגויות? אנחנו לא שומעים אותן, אנחנו מצביעים עליהן. אנחנו כבר בהצבעה. אני בכל זאת מתעקש. אמרתי שאני אמצא את הזמן להצעות לסדר. מבטיח לך, ולא מחר בערב ולא היום בצוהריים.

אז אני מבקש נושא חדש. בסדר, הוא ייכלל - - - הוא לא יכול להיות אחרי ההצבעה. אתה לא מקשיב לי שוב. יעקב, אי אפשר אחרי ההצבעה. אני מצביע כרגע על ההסתייגויות בלבד. לאחר מכן יש נושא חדש ויעלו הנושאים החדשים שם. הנושא החדש הוא על ההסתייגויות. אני לא מצביע עדיין על החוק, ולכן אני אמצא את הזמן להצעות לסדר. אני מבקש שוב, אני מבקש נושא חדש על ההסתייגויות,

על כולן.

אני אגיד לכם על איזה בדיוק. אני חוזר ואומר, לפי סעיף 85, טרם תחילת ההצבעה על ההסתייגויות, אפשר לבקש נושא חדש. אבל אני כבר הודעתי שאני בהצבעה. - - - ולתת לנו הצעות לסדר. אבל אני הודעתי שאני בהצבעה, מכובדי הנכבד. אנחנו בהצבעה. ואני אומר לך, מכובדי הנכבד, שטרם ההצבעה אני מבקש להגיד לך מהו הנושא החדש. בבקשה, תגיד. חבר הכנסת אשר, אם לכולם יש זכות דיבור, אז לכולנו יש זכות דיבור. לא, אין זכות דיבור. אני רק רוצה שיהיה שוויון. שוויון זה אחד הדברים החשובים בוועדה הזאת. תהיה לכולם זכות דיבור בשלב מאוחר יותר. הסתייגות 34 של חבר הכנסת אוסמה סעדי. אוקיי, תודה רבה. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. גבירותיי, היועצות המשפטיות, אני מבקש להקריא את מספרי ההסתייגויות ותגידו עם מי מתחילים, בבקשה. אנחנו מתחילים בהצבעה - - - אבל לא טענו. אתה טענת את הכול. כולם טענו. חברים, אנחנו בהצבעה. גברתי מוכנה להתחיל? אמרו לי להגיד שההסתייגויות שלי הן של כל סיעת ימינה,

מתחילים בהסתייגויות של חבר הכנסת עופר כסיף. הדיון בהסתייגויות הסתיים ביום שישי, וכעת אנחנו בשלב ההצבעה. אגב, לגבי נושא חדש שהזכרת, זה ידון בישיבה ב-10:45. לפי הסיכום, אנחנו נצביע על 30 הסתייגויות של חבר הכנסת כסיף; 29 הסתייגויות ראשונות יוצבעו אחת-אחת, ואחר כך מהסתייגות ה-30 עד הסתייגות 3,907. אני מתחילה. הסתייגות מס' 1. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 2. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. רוויזיות נרשמות, הכול בסדר. רוויזיה על הכול. ממשיכים. הסתייגות מס' 3. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 4. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 5. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 6. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 7. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 8. מי בעד

מי נגד?

ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 9. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 10. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 11. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 12. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 13. מי בעד

הסתייגות מס' 14. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 15. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 16. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 17. מי בעד ההסתייגות?

נגד?

הסתייגות מס' 18. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

לא התקבלה. הסתייגות מס' 19. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 20. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 21. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 22. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 23. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 24. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 25. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 26. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 27. מי בעד ההסתייגות?

הסתייגות מס' 28. מי בעד

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 29. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

3,907. מי בעד ההסתייגויות מ-30 עד 3,907?

ההסתייגויות לא התקבלו. אם כך, כל ההסתייגויות של עופר כסיף לא התקבלו.

ההסתייגויות הבאות הן של חברי סיעת יש עתיד-תל"ם, שאליהן הצטרפו גם ישראל ביתנו וגם חברת הכנסת מרב מיכאלי. הסתייגות מס' 1. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 2. מי בעד

מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 3. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 4. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 5. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 6. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 7. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

לפני שאתם מצביעים נגד,

זה נוגע להצבעה ברכב.

מצביעים. הסתייגות מס' 8. מי בעד ההסתייגות?

ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 9. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הוא ביקש - - - דרך אגב, ברעיון הזה יש אפליה לאלה שאין להם רכבים, מסכנים. לא יוכלו להפגין. זאת בעיה חוקית.

אני בטוח שזאת הסיבה שחברי כחול לבן מצביעים נגד. או שהם מממנים את כל השאר. יעקב, אם אתה כל כך מודאג,

מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות 1(ב). מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

מי בעד

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 1(ד). מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 2. מי בעד

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 3. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 4. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 5. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 6. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 7. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 8. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 9. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 10. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 11. מי בעד ההסתייגות?

הסתייגות מס' 12. מי בעד

ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 13. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 14. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 15. מי בעד

הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 16. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות

הסתייגות מס' 17. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 18. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 26. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 27. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות

מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 32. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

הסתייגות מס' 33. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. הסתייגות מס' 34. ההסתייגות לא

הסתייגות מס' 38. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 39. מי בעד ההסתייגות?

בזה סיימנו את ההסתייגויות של הרשימה המשותפת. מה עוד נשאר, אם נשאר?

אתה חבר במשפחת פשע.

המשפחה שלו השקיעה בו כסף, ויצא אפס כמוך. אתה ממריד כנגד החלטות הממשלה. פושטק קטן, זה מה שאתה. אתה קורא לאנשים להפר את הסגר. תתבייש לך. קנית D-9, שמת אותו ליד המיטה ואתה חושב שזה טרקטור אמיתי. השוטרים צריכים לעצור גם

אסף ישלח גם לך. היא מדברת על הנוסח שנמצא בפני הוועדה.

למשל, הנושא של שטח פתוח במבנה. יש התאמה נוסחית היה כתוב קודם מבנה סגור.

האם הדברים האלה הם עניינים של נוסח או דברים מהותיים?

אולי זה לא

כי לא היה ברור אם הוא כן חיוני או לא, וזה מצב שגם עלול לסכן ואנחנו גם חושבים שלא צריך למנוע את זה.

כן צריך לאפשר יציאה לטיפול רפואי,

המילה "חיוני"

לא, הפוך. יעקב, להוריד את המילה "חיוני".

תוכלו להפסיק לעזור לי רגע? אני לא פחות רגיש מכם. יש בעיה עם זה? כן. בתקנות שאושרו ביום שישי

לא, אני לא מוסיף על זה כלום.

יעקב, העלו פה נושא שאני רוצה להתייחס אליו. חברים, קיבלתם את התשובות. העלו פה

30 בספטמבר 2020, שזה אומר שהוא ייכנס לתוקף ב-12 בלילה,

כל הדברים הללו נכנסו לנוסח. יש לי עוד תיקון נוסח אחד שחשוב להגיד. בפסקה ח', שמדברת על יציאה למקום עבודה, באמת התאמנו את זה למה שיש בתקנות אבל זה לגמרי נוסח. יציאה של עובד למקום עבודה ברור שלזה הכוונה. עובד למקום עבודה. בסדר. מקובל עליכם, כן? עולים לוועדת הכנסת. רגע, לעניין הבחינות. אמרת שיהיו לנו הצעות לסדר. לעניין הבחינות אני רוצה הבהרה ממשרד הבריאות. אנחנו נקבל את ההבהרה הזאת בישיבה הבאה. תכף יש ישיבה. יעקב, הצעה לסדר אתה לא נותן, את ההסתייגויות של עוצמה יהודית אתה לא נותן. מה אתה כן נותן היום? יש ועדת כנסת עכשיו. אני לא רוצה למנוע ממך. יעקב, אנחנו רצינו הצעות לסדר.

אנחנו נודיע מתי

הרוויזיה בעוד חצי שעה. רוויזיות בעוד חצי שעה, ועכשיו לוועדת הכנסת. הישיבה סגורה בשלב זה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:54 ונתחדשה בשעה 13:20.) שלום לכולם, אני מחדש את הישיבה. אוסמה סעדי, הסתייגות מס' 34,

חבר הכסת סגלוביץ' משך את הבקשה לנושא חדש. איפה היועצות המשפטיות? חברים, מי בעד ההסתייגות של אוסמה סעדי, ירים את ידו.

ההסתייגות לא אושרה.

אם כך, אין לנו יותר הסתייגויות.

הרוויזיה תתקיים, בעזרת ה'. אפשר לקבל הצעות לסדר? לא, עוד לא. אנחנו עוברים לדון עכשיו ברוויזיות. יש לך את הרוויזיות? אפשר להתחיל? נתחיל עם הרוויזיות לפי הסדר שלהן. הראשונות של עופר כסיף. להתחיל להקריא בבקשה מספרים.

צריך אחד-אחד? רוויזיה על הסתייגות מס' 1. אפשר ביחד? אחד-אחד. רוויזיות אפשר בקבוצה, אוסמה. קרעי, תודה רבה על העצות שלך. הם לא רוצים להיות קבוצה. הסתייגות מס' 1. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מס' 1?

מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מס' 2? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

אני רוצה לנצל את המעמד שאנחנו פה, ולנחם את חברתנו טלי פלוסקוב, על מות

תנוחמו משמיים, ושיהיו רק ששון ושמחה בביתכם, ולכל עם ישראל. אמן ואמן. תודה רבה לכולם. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מס' 3? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מס' 4? הצבעה

הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד

מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מס' 6?

מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מס' 7? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מס' 8? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

הכול בסדר, אלי. חבר'ה, יש לי הרבה חסרונות, אבל בניהול של החלק הזה אני לא אחראי. יש אנשים נהדרים שעושים את זה כאן. אגב, ההסתייגות שהעלית לוועדת הכנסת - - - משכתי אותה.

תהיה רוויזיה עליה לבקשתו של אוסמה. אני רק רוצה להגיד שמלכיאלי היה בעד.

זה לא קשור לזה שאנחנו רוצים נושא חדש. זה קשור לזה שאתה מפריע לי באמצע ההצבעה. ביקשתי נושא חדש והתעלמת.

אנחנו הודענו, לא היית פה בישיבה הקודמת.

אין יותר נושאים חדשים ובזה נגמר. בשביל זה יש רוויזיה, מתחרטים.

על הרוויזיה להסתייגות של אוסמה. מי הבא בתור? הסתייגויות של קארין אלהרר ויואב סגלוביץ'. בשעה

מקרטעת בחוץ המשטרה של נתניהו ושותפיו, מרביצה למפגינים שנאבקים על העתיד שלנו. רק שתדעו. בוא בכל זאת נכבד קצת את המשטרה ולא נהפוך אותם לאויבים. אני מכבד את מי שמכבד את האזרחים. זאת המשטרה שלי ושלך עם כל הביקורת. רוויזיות של יש עתיד-מרצ, בבקשה. רוויזיה לסעיף 1. מי בעד הרוויזיות על ההסתייגויות? מי נגד? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

תן לה לספור פעם אחת, שתדע. פעם אחת שתספור ואחרי זה תרוץ בקצב מהיר. אתה צודק. נצביע עוד פעם על הרוויזיה הראשונה. הצבעה חוזרת.

תודה על ההערה. מי בעד

כמה יצא? 5-8. רוויזיה על הסתייגות מס'

ומי נגד. הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגות מס'

מי בעד ומי נגד. הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגות מס' 3, מי בעד ומי נגד. הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 4, מי בעד ומי נגד. הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 6, מי בעד ומי נגד. הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה.

ומי נגד. הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגות מס' 8, מי בעד ומי נגד. הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

רוויזיות על ההסתייגויות של מרצ. רוויזיה על הסתייגות מס' 1. מי בעד? מי נגד?

רוויזיה על הסתייגות מס' 2. מי בעד?

הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 3. מי בעד? מי נגד? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגות מס' 4. מי בעד? מי נגד? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגות מס' 5. מי בעד? מי נגד?

רוויזיה על הסתייגות מס' 6. מי בעד? מי נגד?

הרוויזיה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגות מס' 7. מי בעד?

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 8. מי בעד?

הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

הרשימה המשותפת.

מי בעד? מי נגד?

מי בעד? מי נגד? הצבעה הרוויזיה

מי בעד? מי נגד?

רוויזיה על הסתייגות מס' 1(ד).

מי נגד? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

מי נגד?

רוויזיה על הסתייגות מס' 1(ו). מי בעד?

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 2. מי בעד? מי נגד? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 3. מי בעד? מי נגד? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 4. מי בעד? מי נגד?

רוויזיה על הסתייגות מס' 5. מי בעד? מי נגד?

רוויזיה על הסתייגות מס' 6. מי בעד? מי נגד?

רוויזיה על הסתייגות מס' 7. מי בעד?

הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 8. מי בעד?

רוויזיה על הסתייגות מס' 9. מי בעד? מי נגד? הצבעה הרוויזיה

הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 10. מי בעד? מי נגד?

רוויזיה על הסתייגות מס' 11. מי בעד? מי נגד? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגות מס' 12. מי בעד? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 14. מי

רוויזיה על הסתייגות מס' 36. מי בעד? מי נגד? הצבעה

הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מס' 37. מי בעד? מי נגד?

שנייה.

העמדה המשפטית שלנו היא שזה בלתי אפשרי בשלב הזה. יפה. אז לא יהיה דיון. יעקב, אני לא מבינה

יש כאן ראש ממשלה שיש לו נגיעה מאוד

הוא לא חתם על הסדר ניגוד עניינים, ועדיין מנהל גם את הממשלה וגם

בראש. אז אני רוצה להגיד לך שהאיש הזה כבר נעצר, כבר נמצא במעצר של חמישה ימים והובא לפני שופט, אבל אני לא מתפלא, כאשר מראש הממשלה ועד חלק

באים הפקחים של רשות ההריסות של הבדואים. דווקא עכשיו יש להם זמן לעבוד ולהרוס שוב את הכפר אל עראקיב. אנחנו אומרים שיש סגר והכול, אבל הריסות וצווי הריסה ממשיכים כרגיל.

אוסנת, בבקשה. אני נותן עכשיו לחברי הוועדה לדבר. בסיבוב השני אנחנו ניתן גם למי שירצה לדבר. בכל פעם אנחנו חוזרים מחדש ואנחנו שומעים את אלי אבידר, איך

לוט אחד או שניים? הוא מפריע, הוא מפריע. רק להגיד לך, שההפגנות עדיין מותרות בחוק.

אוסנת, משפט סיום. ועדיין אין פה דיקטטורה.

חברים, אפשר לשבת? אוסמה, לנמק את הרוויזיה, בבקשה.

למה רק שתי דקות? אבידר, תלך לקראתי.

אני חושב שהסתייגות 34 היא ה-הסתייגות ב-ה"א הידיעה. לא, אל תפגע בחברים.

אוסמה, לא כואב לך הלב שתפילה תהיה של 10 אנשים? גם, גם. כואב.

לכולם כואב, גם לך כואב.

אני בטוח שגם ליואב כואב, גם על התפילות וגם

סליחה וכפרה.

ובמקרה הזה הוא אפילו הפוך על הפוך. למעשה, עשו פה חיבור שאין לו שום קשר הגיוני לדבר חקיקה. עשו חיבור בין מצב המשק לבין זכות ההפגנה. ואני אדבר על ההפגנה שתי מילים,

פה התקנות נכנסו לתוקף, כשעוד לא דנו בהן. ומה יהיה אם נרחיב אותן? יש סמכות לוועדה להרחיב אותן, ומה יהיה אז? יגידו אז שזה לא סימטרי? בואו נאפשר את ההפגנות? זה קשר מוטרף וחולני, שרק ממשלה מופרעת יכול לעשות

תודה. בשם הדמוקרטיה, קארין, אתם פגעתם בדמוקרטיה. ראשיתו של החוק בכניעה של כחול לבן, לצערי שותפינו לקואליציה, ליועץ המשפטי לממשלה לעשות את הלינק הזה. בדיוק כמו שאמרת, הלינק בין המגבלות על המשק וכל הזכויות שהן מייצגות את מדברת בשם הדמוקרטיה, קארין אלהרר כל הזכויות לחירות אישית, להתפרנס, לנוע, כל הזכויות האלו לבין הזכות להפגין. אתה רוצה שיפגינו באוטו,

חבר הכנסת סגלוביץ'? אימא שלך יכולה גם לנסוע באוטו לעיר אחרת, היכן שהנכדים שלה נמצאים. ברגע שאתה מפלה בין הזכויות האלה בדמוקרטיה, אתה פוגע פגם עמוק בדמוקרטיה. עמית, אתה משפטן. אפילו אתה לא מאמין לזה. קארין, קארין, בבקשה. חוסר הבנה מוחלט - - - עופר, מותר לאנשים לחשוב הפוך מכם.

מותר, כן.

זהו, זהו. ואסור להם לחסל את הדמוקרטיה. אסור לחסל. אני מגן עם עליך כשאתה מדבר. אני מבקש להפסיק להפריע. נקודה. זאת לא תוכנית כבקשתך פה.

באמת עצוב לי בשבילך.

אל תהיה עצוב בשבילי. אל תענה לאף אחד, תענה לי. בשם זכויות האדם אתם פוגעים באנשים. אתם פוגעים באדם, אתם מסכנים את בריאותו. בשם הדמוקרטיה אתם פוגעים בדמוקרטיה. הרי בעוד שלושה שבועות, בניגוד למה שכתב שר המשפטים, כשירוככו המגבלות, מה יקרה? תחזור בגדול האפליה בין ההפגנה לתפילה. ההפגנה יהיה לה מתווה של 2,000 איש, אבל התפילה יהיה לה מתווה של 20 אנשים. אנשים שיש להם מפעל עם 20 אנשים, לא יוכלו לצאת לעבוד, לא תהיה להם הזכות להתפרנס, אבל להפגין כן תהיה זכות. זאת פגיעה אמיתית בדמוקרטיה הישראלית, וזה יישאר ככתם. למה אנחנו עושים את זה, קארין אלהרר? כיוון שאולצנו על ידי כחול לבן, ועומדת לנגד עינינו לנגד עיני ראש הממשלה, שלוקח אחריות על המשבר הזה בריאות הציבור חשש אמיתי. הכול הוא לוקח חוץ מאחריות. הכול לקח. חשש אמיתי להידבקויות גם בהפגנות האלו, ולמה שהן גורמות בכלל המדינה. שקר וכזב. מוזילות את הסגר, מוזילות את היכולת. וכל זה, כשכולכם פה יודעים שההגבלות האלו הן לזמן מוגבל, לעת חירום. אף אחד לא מונע, חבר הכנסת סעדי, את האפשרות להפגין.

אתה יודע מתי דמוקרטיה נבחנת? כשקשה. אתה מוזמן לעמוד עם שלט, אתה מוכן לעשות את זה. מונעים דבר אחד מאוד מאוד קטן התקהלות, בתוך חופש ביטוי. כל התקשורת מבטאת אתכם בכל דרך שהיא. אף אחד לא מונע את חופש הביטוי. בשם זה אתם הורסים את הדמוקרטיה, אתם עוד תצטערו על זה הרבה מאוד שנים. חופש הביטוי נמדד כשקשה, עמית. רק כשקשה. כשקל, לכולם יש חופש ביטוי.

חבר הכנסת מלכיאלי ואחריו כסיף. אחריו חבר הכנסת ניצן.

אנחנו עדים לעלייה בקצב ההדבקה, ואני כן רוצה לדבר על העלייה המדאיגה בציבור החרדי. אני רוצה להגיד, אדוני היושב-ראש וכל חברי הוועדה, שהטלפון שלי כבר חודש שלם קורס. אין לי ספק שגם הטלפון שלך קורס מפניות של משפחות שרוצות ללכת למלונית. האבא חולה או האימא חולה ויש עיכוב לא מובן של קופות החולים. אדם אובחן כחיובי. הוא צריך ללכת לקופת חולים מהתחלה, לבקש הפניה למלונית. עוברים עוד שלושה ימים. מה קורה בשלושת הימים האלה? משפחה עם 12-10 נפשות? עוד 12 נדבקים. אחד הלך לרגע לשכן לקחת משהו, אז גם המשפחה שם נדבקת. אחד הלך לקנות משהו, הוא מדביק באותה חנות. רבותיי, למה הסחבת הזאת? אדם שחולה ומקבל אישור מקופת חולים.

לספר לך כמה טיפולים עשינו פה תוך כדי ישיבות הוועדה הממושכות? למה הם צריכים לפנות אלינו? אנחנו עובדים עם פיקוד העורף וקופות החולים? בסדר, יש שם קצת בלגאן. קשה. כשמדברים על הדבקות המוניות בציבור החרדי אין לי ספק שזה בעוד מגזרים זאת הסיבה.

תוציא אותו באותו היום. הוא ממתין שבוע, ובשבוע הזה 60 אנשים נדבקים. אדם צריך להוציא אישור פעמיים. קודם כל, עד שמגיע האישור שהוא חיובי, עוברים שלושה ימים. שלא יספרו לנו סיפורים שזה יום אחד. הולכת משפחה עם שבעה ילדים להיבדק, אחד מקבל תשובה באותו היום, אחד כעבור יומיים ואחד כעבור שלושה ימים.

הגיע האישור המיוחד, שוב אותה הסאגה אני עובד בתיווך עם קופת חולים כל היום. ואז מה? עד שיוצא האישור המיוחד ללכת למלונית.

רבותיי, אם אנחנו באמת רוצים להפסיק את ההדבקות, זה הפתרון. מי שהוא חיובי יקבל אישור אוטומטי, ופיקוד העורף צריך לפנות אותו באותו היום. משפחות שלמות מחכות עוד יום ועוד יום, שבוע שלם מחכים מהבדיקה ועד המלונית. בשבוע הזה אתם יודעים מה קורה. תודה רבה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר שעובד שלי לשעבר בעיריית בני ברק, שהיום הוא כבר פנסיונר של העירייה הוא היה מהנדס בטיחות, עולה מדרום אמריקה. אדם יקר, איש יקר כותב לי: אני מאחל לך חג שמח, ושיהיה לך בריאות. ואל תתעצבן הרבה. אני רואה אותך, אל תתעצבן. אני מוסר לו: יוסף, אני לא מתעצבן. זאת העבודה שלי. אנחנו חברים כולנו ואנחנו מייצגים כל אחד את השקפת עולמו. עופר כסיף, בבקשה. חברים, כבר עברנו הרבה ימים שחורים בכנסת העשרים ושלוש. יום שחור למדינת ישראל. ואני לא מוצא לזה כבר את המילה המתאימה. "יום שחור" למה שקורה פה. צריך לשים את האמת על השולחן, אנחנו הולכים היום לקבל חוק כך נראה, אלא אם כן כחול לבן יתעשתו, כי מהליכוד אין לי ציפיות שהוא חוק פשיסטי למהדרין. ואני אחזור על זה שוב, זה חוק פשיסטי. אתה יודע מה זה פשיזם?

אם היית סטודנט שלי, לפי מה שהכרתי אותך,

עמית, אני הגנתי עליך.

עזוב, לא רוצה שיסביר. לא רוצה שיסביר. שלא יסביר, מה קרה? הגמל שלא רואה את דבשתו, רוצה שאני אסביר לו איך הדבשת נראית. את זה אני לא אעשה פה. זה יהיה כמו קורס מבוא באוניברסיטה. אל תדאג, יותר קצר. לא להילחץ. גם אין בחינה בסוף. אפרופו קצר, כבר הלכה לך דקה. אם לא יפריעו לי ואתה תגן עליי, זה יהיה מהיר. לא יפריעו לך. אנחנו הולכים להעביר פה חוק פשיסטי, ואני חוזר על זה פעם אחר פעם. ואם אותו ידיד של כבוד היושב-ראש הוא מדרום אמריקה, הוא יודע טוב מאוד איך המשטרים הפשיסטים הצבאיים עלו בדרום אמריקה. בצ'ילה, בארגנטינה, בברזיל ובעוד שאר מקומות. והמשטרים עלו שם בדיוק בטיעונים המופרכים והשקריים שמעלים פה הסמרטוטים של נתניהו. מלחכי הפנכה שלו שמבצעים את הפקודות של הרודן המנוול והנוכל הזה. אנחנו לא מעניינים אותו, האזרחים לא מעניינים אותו. הבריאות מעניינת אותו? לא מעניינת אותו הבריאות של האזרחים. לא מעניינת אותו הפרנסה של אנשים שקורסים עד כדי רעב. זה לא מזיז לו את קצה הציפורן. מה שמזיז לו זה הוא עצמו, וזה שהוא לא יגיע לבית המשפט. שהוא לא יהיה בכלא, שהוא יישאר בשלטון בכל אמצעי. כל אמצעי מבחינתו כשר. הוא יעשה את הכול בשביל זה, וזה מה שהוא רוצה לעשות היום. כחול לבן הרימו דגל לבן, זה הדבר היחיד שנשאר מהם. רק הלבן. הרימו דגל לבן ונכנעים לו ולגחמות שלו פעם אחר פעם אחר פעם. כמו שאומרים על שיטת הסלמי כל פעם נותנים לפרוס עוד פרוסה, עד שבסוף לא יישאר כלום. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אתם לא מתביישים? הרי זה כל כך ברור שכל המטרה פה היא למנוע הפגנות. לא שום דבר שקשור לבריאות הציבור. כל המומחים אומרים שאין הדבקה בהפגנות. יש לי עוד הרבה מה להגיד, ואני אומר את זה במליאה. אני רוצה להגיד דבר אחד כדי שתבינו כמה המצב הוא קשה. מיקי רוזנטל, שהיה פה חבר כנסת, צייץ את הציוץ הבא, ואני מצטט אותו: "אני רואה את חיילי הצנחנים בצמתים בירושלים, ומזדעזע. החיילים שלנו לא צריכים לדכא הפגנות נגד הממשלה. לא ראוי שהצבא ייקח צד במחלוקת אזרחית מהותית". מגייסים צנחנים כדי למנוע הפגנות. אתם לא מתביישים לתת לזה יד? אתם לא רואים לאן זה לוקח אותנו? אתם מחסלים את החברה הזאת במו ידיכם על מזבח של נוכל, שקרן פתולוגי, שלא מעניין אותו כלום. תתביישו לכם.

ניצן הורוביץ, בבקשה. תודה, אדוני. איך הגענו בעצם עד הלום? כבר לפני חודש וחצי ראינו הגורמים המקצועיים, הפרויקטור שהממשלה מינתה שנתוני התחלואה גבוהים במיוחד ביישובים מסוימים. למשל, ביישובים חרדים. הפרויקטור יצא עם תוכנית הרמזור ואמר: נעשה את הצעדים במדורג. איפה שיש תחלואה נקפיד יותר. למשל, בעיר מגוריך, אדוני היושב-ראש, בני ברק. בא אריה דרעי, באתם אתם, אמרתם: לא, למה רק אצלנו?

יש אצלנו תחלואה, אבל אנחנו לא נקבל שרק אצלנו יהיה סגר. אז שיהיה לכולם. זה לא נכון. (היו"ר מיכאל מלכיאלי,

דרעי וליצמן וגפני. וגם יושב-ראש הוועדה שעכשיו יצא. זה בא מצד אחד. מצד שני, בא נתניהו, רואה את ההפגנות האלה בבלפור המקום היחיד שבו אמרו את כל האמת עליו, על משפחתו, על מנהגיו, על מעשיו, על אישומיו, על מחדליו אמר: למה אני צריך את זה? יתלכדו שני הדברים: מצד אחד, הלחץ של הפוליטיקאים החרדים כאן שיהיה לכולם, ומצד שני בא נתניהו. וכך הגיע החוק הזה לכאן. לא בגלל שיש לזה קשר לקורונה, לא בגלל שזה עוזר לטיפול בקורונה. רק כי זה משרת אינטרסים קטנים וקטנוניים של פוליטיקאים קטנוניים. ובגלל זה, עכשיו אנחנו נכנסים לסגר בלי שיש תוכנית כלכלית, בלי שיש מערך אפידמיולוגי, בלי שיש שיקום בתי חולים. מה יש? איסור הפגנות. חולה קורנה אחד זה לא יבריא, עסק אחד זה לא ישקם. אבל אנשים כמו דרעי, ראש המפלגה שלך,

במקום לחשוב על הציבור שלו,

כן, נכון שיש

לציבור השקופים והחלשים כמו אריה דרעי. הוא לא דואג לעצמו. אם יש בן אדם שנלחם למען הקורונה, זה הוא ולא אף אחד אחר.

אתה רוצה לדבר על תחלואה ועל דיני נפשות, או שאתה רוצה להגיד: אם אנחנו בסגר, שכולם יהיו בסגר, למרות שהם לא צריכים.

רגע, אני רוצה לסכם. אם חברי הכנסת והממשלה היו מקדישים עשירית מהזמן שמקדישים פה בכנסת כינסו אותנו פה ביום פגרה. כל חברי הכנסת התייצבו להצביע.

למען ה'? על מערך אפידמיולוגי? על בתי חולים?

רק על הפגנות. יידע הציבור שראש הממשלה ואתם, שאתם שותפים לו, מפקירים אותם לגורלם, לתמותה בקורונה ולהידרדרות בעסקים.

חבר הכנסת יבגני סובה.

אדוני היושב-ראש, סיקרתי את עבודת הכנסת במשך 15 שנה וכבר כמעט שנה וחצי אני חבר כנסת. בפעם הראשונה אני רואה כיצד חברי כנסת נותנים את הסמכויות שלהם לממשלה בכייף. לא ראיתי כזה דבר ב-15 השנים שאני מסקר את המערכת הפוליטית. זה פשוט טירוף מוחלט. מסבירים מה יהיה בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד שלושה שבועות.

אנחנו חברי הכנסת, אנחנו לא נציגי הממשלה. אם אתם, במו ידיכם, נותנים את הסמכות שלכם לממשלה, מה תעשו בעוד שבועיים? תייצרו ספין חדש? אני לא נכנס בכלל לוויכוח על ההפגנות. זה לא מעניין אותי. נניח שהיום בערב המליאה תצביע ולא יהיו יותר הפגנות. מה תגידו בעוד שבועיים? מה תגידו בעוד שלושה שבועות? הבעיה של הקואליציה הזאת, ואני פונה לחברי הקואליציה, היא שאתם לא אומרים את האמת. תגידו לעם: סוגרים לחודש, ונראה מה העם יגיד.

אתם אומרים: סוגרים לשבועיים ולא בטוח שבעוד שבועיים נצא מהסגר הזה. אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש, שאלה פשוטה: משאירים את תחנות הדלק פתוחות, למה סוגרים מקומות לשטיפת מכוניות? במקום לעשות חיטוי למכוניות, כולל חיטוי בתוך הרכב, סוגרים את המקומות לשטיפת מכוניות. למה לשני עורכי דין אסור לעבוד במשרד, ולהמשיך לעשות את העבודה? אתם מבינים מה אתם עושים? מאותה סיבה שאסור להתפלל במרחב הציבורי יותר מ-30 אנשים. אתם מבינים מה אתם עושים, חברי הקואליציה?

זה מה שמשגע את האזרחים, זה מה שמשגע את העם. במקום לדבר על הסיוע החוק לסיוע כלכלי עובר במליאה בקולות של חמישה אנשים. חמישה אנשים מצביעים על החוק לסיוע כלכלי, כולל מהאופוזיציה. תחשבו מה אנשים חושבים עלינו. זה חוק כל כך חשוב הוא חשוב באמת חמישה אנשים במליאה מצביעים עליו, כמו במחטף. למה מחטף? תראה איזו יכולת לכנסת ישראל. אני אומר שהכנסת הזאת, הממשלה הזאת, הקואליציה איבדה אימון. במשך ארבעה חודשים, מאז שקמה הממשלה, אמרנו: עדיף ממשלה מאשר בחירות, היום אני לא בטוח מה עדיף לעם ישראל. אם אתם הייתם בממשלה, לא הייתה ביקורת. תודה רבה, יבגני. אתה יודע למה אנחנו לא בממשלה, בדיוק בגלל הדברים האלה.

תודה רבה, חבר הכנסת יבגני. מבחינה כלכלית, תחשבו בהיגיון. חברי הכנסת, תחשבו בהיגיון. אם היו קוראים לך לממשלה, היית בתוכה והכול היה בסדר. אני אומר לך שלא היה בסדר. אתה רוצה להתחיל את הוויכוח? אתה רוצה להיות אחרון בוויכוח? אני לא אתן לך.

מיכל, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, מה שמצער בעיקר,

נמצאים במלחמה אמיתית. יש פה וירוס ומדינת ישראל מס' 1 בעולם בנדבקים לנפש. כל אחד מושך לכיוון שלו, ובסוף מדינת ישראל תיקרע. אין הבדל בין מפגינים למתפללים, לערבים לחרדים, לשאינם דתיים בכלל. אני קוראת להנהגה של כל הציבורים הללו לנהוג באחריות. לקרוא לציבור לגלות אחריות אישית וערבות הדדית. את בעצם מצטרפת לקריאת הרבנים. לחלוטין. אני מסכימה איתך,

כיוון שאנחנו נמצאים - - - אבל אומרים לך המומחים שהסגר הוא לא הפתרון. למה להתעקש סתם? עופר, אנחנו נמצאים באמצע מלחמה. מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון ואני שמעתי את פרופ' חזי לוי אומר, שזה הסיכוי האחרון לכך שנשתלט - - - לא נכון, לא נכון. לתת למיכל להשלים. אנחנו מעבירים פה חוק מידתי. מידתי? עופר, אתה מפריע למיכל. - - - זה מידתי? לתת למיכל לסכם. ממשיך להגיע לפיקוח הכנסת באיזון בין הרשויות. זה חייב להגיע לפיקוח הכנסת.

כשאני שומעת את חבריי מהאופוזיציה ומהקואליציה מדברים, אני מבינה מדוע כחול לבן נמצאת בממשלה. בדיוק מהסיבה הזאת, מכיוון שבסוף כולנו צריכים להיות מוטרדים - - - מיכל, אני במקומך הייתי מתביישת היום. לא הפרעתי לך, תפסיקי להפריע לכולם. קארין, את מפריעה. - - - הלא דמוקרטית שלכם. - - - באיזון שבין הזכויות שיש לציבור. יש פה פגיעה גם במפגינים, גם באנשי עסקים, גם במובטלים וגם בכלכלה. יש פה פגיעה בכולם, וחייבים להסביר את זה לציבור באופן כזה. עדיין מותר שתהיינה הפגנות בטווח של קילומטר, בקפסולות של 20 ועדיין הכול מותר. אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים בשעת חירום, וזה הסיכוי האחרון שלנו, ככל הנראה, להשתלט על המגפה הזאת ביחד. ואם לא, כולנו נישא בתוצאה. אנחנו כבר נושאים בתוצאות של ממשלת חירום קורונה. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אין שום ספק שמיכל צודקת.

יש באמת מגפה גדולה מאוד, המצב קשה מאוד והתחלואה מטפסת מיום ליום, אבל זאת הטרגדיה של כל הסיפור הזה. אני מגיע למסקנה שכך קורה במדינה שמחליטה לטפל במשבר הרפואי

המשבר הזה היה מטופל בשולחן של אנשי רפואה ואנשי כלכלה, שולחן מקצועי לגמרי, אני משער שמצבנו היה הרבה יותר טוב. לצערי הגדול, סוגיית הקורונה מתנהלת

לא משנה מה אומר הפרויקטור, משנה מה הפוליטיקאים רוצים לעשות, לא משנה מה אומר הרופא, משנה מה הפוליטיקאי אומר שצריך לעשות. אני ממליץ לממשלה, רגע לפני שנעמיק בתוך הבוץ הזה, לקבל החלטה שמי שמנהל זה לא ראש הממשלה ולא הפוליטיקאים. מי שנותן המלצות ועומדים מאחוריו זה רק שולחן של אנשי מקצוע. ואם מונה פרויקטור לקורונה, תקשיבו למה שהוא אומר. מאיר, הנס של חנוכה בעוד חודשיים. אנחנו צריכים נס בשבוע הבא. קחו את

כולנו עדים להצלחות לא קטנות ברשויות, אגב בהנהגתו של השר דרעי. כן, חייבים להגיד את זה בשביל ההגינות. במקום שנתנו סמכויות ואמרו: תעבדו עם פיקוד העורף, תעבדו עם מנהלי הרפואה המחוזיים, תקבלו החלטות שם

לא הפוליטיקאים אלא אנשי המקצוע.

חברת הכנסת טלי פלוסקוב. תודה, אדוני. אתם יודעים שהיום חזרתי לעבודה ולפני עשרה ימים איבדתי את אימי. אנחנו משתתפים בצערך, טלי, יחד עם כל חברי הוועדה.

יש לי תחושה ששכחנו לשם מה נשלחנו לבית הזה. הפוליטיקה היא מעל הכול. מה שאני שומעת כאן אנחנו לגמרי שכחנו מהאנשים. ראיתי את בתי החולים עכשיו, הייתי שם. אני ראיתי את הרופאים, ראיתי את החולים, ראיתי את חולי הקורונה. רבותיי, תעצרו. למה אנחנו מדברים פה על ההפגנות בכלל? אנחנו צריכים לדבר יותר ויותר על קורונה, ואיך אנחנו, כולנו ביחד זאת המילה, ביחד עוזרים לכל מקבלי ההחלטות היום, לקבל החלטות נכונות. להתאחד ביחד ולדבר על הבריאות של האזרחים. פוליטיקה זה כלום לעומת חיים של אנשים. זה מה שאני מבקשת מכל אחד ומכם לקחת ללב, כשאתם צועקים פה על פשיסטים. אדוני, עופר כסיף. כן, זה חוק פשיסטי, זה חוק פשיסטי. ואני אגיד את זה עוד אלף פעמים, כי האמת צריכה להיאמר.

14:50) עופר,

זה חוק פשיסטי ואתם הופכים את המדינה הזאת לפשיסטית. עופר, עופר, לא הפריעו לך, אל תפריע.

בושה לך. מותר לה לומר מה שהיא רוצה.

לפחות לא ביום כזה, אדוני היושב-ראש, 79 שנה לבאבי יאר. עזבו, אל תשתמשו במילה פשיסט. אני מבקש מכם, תניחו למילה הזאת. 79 שנה לאירוע הכי טרגי במלחמת העולם השנייה. תירגעו, תירגעו עם המילה פשיסט. יש ביקורת ויש ביקורת. למה ישראל ביתנו

לא להפריע לווליד.

היושב-ראש, חברים, לכאורה, טענו שהממשלה הזאת קמה כדי לטפל בנגיף הקורונה ולמגר אותו. הממדים שהקורונה הגיע אליהם במדינת ישראל הם ממדים מזעזעים, והחוק הזה, שכנראה יעבור היום, הוא הודאה של ממשלת הקורונה בדבר הכישלון שלה בטיפול בנגיף הקורונה. כשלו לעשות זאת. ראשי הרשויות עשו את העבודה הרבה יותר טוב מהממשלה, והלוואי שהיו נותנים להם יותר סמכויות לנהל את זה בזירה המקומית שלהם. אולי אז לא היינו מגיעים למה שהגענו אליו היום.

אני רוצה להשמיע פה את קולותיהם של אנשים שלא יכולים להגיע לכאן, ולא יכולים להשמיע את קולותיהם. קולותיהן של האימהות, שנאלצות לצאת לעבודה ומשאירות את הילדים שלהן, שלא הולכים למוסדות החינוך, בבתים. הם נשארים ללא השגחה. כל הזמן מרחפת עליהם סכנת פגיעה בצורה כלשהי, והם מתמודדים עם קשיי הלמידה מרחוק. קולותיהם של מאות אלפי תושבים, ערבים כיהודים, שלא משתכרים 3,000 שקל ממה שהמדינה נותנת. הם נעשים לקשיי-יום ולא מצליחים להעביר את החודש. התופעה הזאת הולכת ומתרחבת ובמקום להתרכז באנשים האלה, שבאמת צריכים עזרה, מתווכחים כל הזמן סביב סוגיות של פוליטיקה זולה. הממשלה הזאת, במקום לטפל בקורונה שהרי היא קמה כדי לטפל בקורונה החוק שהולך לעבור היום הוא הודאה שלה שהיא כשלה בטיפול בקורונה. חבל שמי שמשלם את המחיר זה האזרח הפשוט ולא אף אחד מהם. אף אחד מהם, לא מהשרים, לא ראש הממשלה, לא לקח אחריות על הכישלון בטיפול בקורונה. מי שמשלם את המחיר הכבד של המגפה הזאת הוא האזרח הפשוט. תודה, אדוני. אני רוצה לומר כמה מילים, ברשותכם. אני גם ביקשתי לדבר. לא ביקשת, בבקשה, אימאן ח'טיב יאסין. אני יושבת בשקט כי אני מסתכלת סביב ומרגישה הרגשה כבדה. אני כאובה ואני רוצה לצאת מכאן בפנייה לכולנו, חברות וחברי הכנסת, לזכור למה אנחנו כאן. למה האנשים שלחו אותנו לכאן ומה המטרה שלנו. אנחנו צריכים להיות ממוקדי מטרה. המטרה שלנו היא לשמור על השליחים שלנו, על ביטחונם הבריאותי, האישי, הכלכלי. זה מה שצריך להניע אותנו ולא שום אינטרסים צרים, בעיניי, צרים. לצערי הרב, ככל שהם צרים, ההשפעה שלהם שלילית בצורה כזאת גדולה עד כדי כך, שהיא ממש מגעילה. תודה רבה.

עוזי דיין, אחרון חביב. ואת זה אני אומר אחרי הרבה שנות היכרות. תודה. אני יושב וסובל פה בשקט. אני רוצה לאחוז את השור בקרניו ואומר את עמדתי האישית לגבי עניין הקורונה. ברור שמדובר במחלה מאוד מאוד קשה ובעייתית. כל מי שאמר בהתחלה שהיא חצי שפעת, התבדה, אבל הוא לא היחידי שהתבדה. התבדינו כולנו בהרבה דברים בגלל שיש פה אי-ודאות עצומה. גם מי שמסביר מה המומחים אומרים, גם בין המומחים יש חילוקי דעות וזה קורה תמיד כשיש אי-ודאות גדולה. לכן, מקובל עליי שצריך לעסוק בקורונה. אני בן אדם פשוט בסיפור הזה. אני לא עושה השוואות למלחמת יום הכיפורים. אני שואל איך מתמודדים עם מחלה כזאת. אני לא מנסה לפשט את הדברים כי זה לא נושא פשוט. והוא נוגע בבריאות, בכלכלה, בחברה, ובנושאים משפחתיים וכולי אלה צודקים ואלא לא צודקים. אני חושב שבמצב כזה יש דבר אחד שנראה לי שאנשים יסכימו עליו, והוא מה לא עושים במצב כזה. במצב כזה צריך לשים מסכות, כי אחרי כל הוויכוחים, המסכה הזאת היא דבר שעוזר. האם הוא עוזר

כנראה שלא, אבל הוא דבר שעוזר. אם אנשים היו עוטים מסכות ואם אנשים היו לא מתגודדים לא אכפת לי מה הסיבה, לא אם זה דתי ולא אם זה דמוקרטי ולא אם זה על שפת הים. דתי זה לא דמוקרטי? הוא לא הפריע לך, חברת הכנסת ח'טיב. אני שואלת, לא מפריעה. סליחה. לא למסעדות ולא לחתונות. אני לא מבקר את אימא שלי, שהיא בת 93, וכואב לי הלב על זה. אני לא מאשים אנשים אחרים. הפגנות זה דבר מאוד דמוקרטי, אבל לא עושים אותן בשום צורה שזה מזיק. וגם לא דברים אחרים. הכנסת צריכה להכניס פחות אנשים, ולדוגמה, לא צריך

לשלוח ילדים למערכת החינוך כי בסוף זה מזיק. נכון שזה מזיק גם להורים אם שני ההורים עובדים. יש דברים שצריך להתגבר עליהם. בסופו של דבר צריך לא להתגודד, לשים מסכות ולקדש את הדברים האלה. תודה רבה. אני עובר להצבעה על הרוויזיה על הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020. לא צריך לנמק? רגע, אני אדם שלומד תוך כדי תנועה. מאחר ונכנסתי להליך שנקרא הצבעה, אין לי מנוס אלא לבקש ממגיש הרוויזיה לנמק אותה, ומייד אחר כך נצביע. אחר כך אני אומר כמה מילים כי אני היחיד שלא דיבר היום. כבוד היושב-ראש, ביקשנו את הרוויזיה, אני וחבריי ברשימה המשותפת, כי אנחנו חושבים שזאת ההזדמנות האחרונה באמת, לפני שהחוק הזה יעלה למליאה וייכנס לספר החוקים. אנחנו חושבים שהחוק הזה, דגל שחור משחור מתנוסס מעליו. צריך לזכור שגם לפי כל המבחנים של הפסיקה ושל בג"ץ, וגם של החוק, הוא לא עומד בפסקת ההגבלה. חוק הקורונה הגדול, שעוד לא יבשה הדיו מעליו, אפילו לא השתמשו בו. אחד התנאים של פסקת ההגבלה הוא לבדוק אמצעים שפגיעתם פחותה. ופה לא ניסו שום דבר לא ניסו הגבלה על מספר המשתתפים, לא ניסו הגבלות אחרות. הסגר החונק, הסגר המהדק, אפילו לא נתנו לו הזדמנות. תוכנית הרמזור לא נתנו לה הזדמנות. שולפים מהשרוול כל שני וחמישי, ואנחנו רואים שמשרד הבריאות והגורמים האחראים אומרים, שגם הסגר הזה לא יעזור. אנחנו אומרים שהמטרה האחת והיחידה של החוק הזה היא למנוע הפגנות, למנוע זכויות בסיסיות וזכויות חוקתיות. לזה אנחנו לא ניתן יד, עם כל הכבוד. כמובן שבד בבד אנחנו אומרים, וחוזרים ואומרים, שהמגפה הזאת היא מגפה קשה מאוד, ההתפשטות של הנגיף פוגעת בכולנו ואנחנו קוראים לכלל האזרחים מכאן למלא אחרי התנאים, לעטות מסכה ולשמור על ריחוק.

ההגבלות האלה, אין להן ולא כלום עם מטרת החוק. תודה רבה. אני מעלה להצבעה את הרוויזיה על הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020.

הרוויזיה, ירים את ידו. הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה, ולפיכך, הצעת החוק אושרה.

אני מבקש שתי דקות בשבילי. אני רוצה לומר את אשר על ליבי ואת דעתי האישית, ואני מבקש לא להפריע לי באמצע.

אף אחד לא מכתיב לי מה לומר, איך לומר ואין לי דפי מסרים. אין שום דבר, לא מהקואליציה, לא מהאופוזיציה ולא משום דבר. מהרבנים לא? מהרבנים זה מסר שלא מסתיים בכל רגע. מפיהם אנחנו חיים. אני רוצה לומר דבר אחד, ותאמינו לי, אני בא גם מעולם המעשה. יש פה כמה אנשים שנפגשו איתי במשך החיים בעולם המעשה. נכון, האלוף לשעבר? אני אומר לכם שהסגר בלתי נמנע. אני אומר את זה בצער לכולם. אני רוצה גם לומר שמה שנאמר קודם, שאפשר היה לעשות את זה במקומות מסוימים, רק אצל החרדים או אצל הערבים או אצל אחרים לא. אם נבודד היום את הציבור הכללי נראה עשרות רשויות שהיו צהובות, והפכו לאדומות תוך שבועיים-שלושה. וזה לא בגלל לא ערבים, לא חרדים ולא אף אחד אחר. זה שהקצב עולה יותר בציבורים שחיים בצורה קהילתית, זה עובדת חיים. זה לא עונש. אנחנו מדברים על אכיפה להמונים. מפריעים לי לדבר, וחבל שזה מגיע דווקא ממישהו שנתתי לו לדבר בכבוד. אכיפה על מדינה שלמה,

קשה עד בלתי אפשרי. מה אתם מצפים מעיר אדומה שסוגרים אותה, ובכל הערים מסביבה ברחוב אחד אתה עם רגל אחת בעיר אחת, ועם הרגל השנייה בעיר השנייה שם עובדים, שם החנויות פתוחות, פה אין ופה יש. ההתפרצות קרתה אצל כולם. הרמזור הוא רעיון טוב, הוא רעיון נהדר, אבל הוא בא לא בזמן הנכון. הוא לא תרופה לכלום, הוא רק מצפן להחלטות מדיניות. הוא לא תרופה לכלום, עם כל הכבוד למי שיזם אותו. אני הייתי בעד הרמזור באופן עקרוני. אנחנו באכיפה להמונים. אנחנו צריכים לא חיסון עדר אלא תופעת עדר. מי מביניכם שהיה מורה בבית ספר, יודע שאתה לא יכול לבוא לכיתה עם 40 ילדים, ולחייב אותם לעשות משהו שאף אחד מהם לא יכול. ולהגיד להם: אלה יכולים ואלה לא, בנושא כזה כן ובנושאים אחרים לא. זה קשה. אני לא בא להסביר אף אחד, אני מסביר עכשיו את מצפוני.

אני אומר לכם, אנחנו נמצאים בהתפשטות של מחלה, שמתעתעת בכל גדולי המלומדים בעולם. כל גדולי המלומדים בעולם. גם עם הראש היהודי והראש הישראלי לא הצלחנו עדיין לפצח אותה. לא הצלחנו לפצח את זה. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא. תאמינו לי, אצל הרבה אנשים, חלק גדול מהתפילה שלהם היה: מנע מגפה מנחלתך. מכולם. אנשים דתיים וחרדים התפללו על שכניהם החילונים והערבים והדתיים-לאומיים. אנחנו בשעת חירום, כולנו. אין לנו לוקסוס, אין ביטחון לאף אחד. כולנו, הלב שלנו דופק על ההורים שלנו, שחלילה לא נדביק אותם. שחלילה, כשאנחנו באים לסעוד אותם, שלא נדביק אותם,

זה מה שעומד כרגע לנגד עינינו. אני אומר לכם, אין לנו בררה. בואו נעבור את הניתוח הזה מהר ככל האפשר. בואו נעשה אותו נכון ככל האפשר ולפחות נוכל להגיד: ידינו לא תשפוך את הדם הזה, של אף אחד מאיתנו. היו דיונים בוועדה ועלו כמה נושאים תוך כדי הדברים. התקנות הגיעו וחזרו, וגם אי-אפשר להאשים את פקידי הממשלה, שבאמת עובדים מסביב לשעון. אמרתי כאן ביחד עם חבריי, שאנחנו נתקן כל דבר שצריך לתקן בנושא של אנשים עם מוגבלויות, ותיקנו. אמרנו שנתקן את הדברים הרפואיים ותיקנו. לא אני לבד, אלא יחד עם חברים מהקואליציה ומהאופוזיציה. אני מוכרח לציין גם את קארין, למרות שהיא מפריעה לי הרבה, אבל חלק גדול מההפרעות שלה הפכנו לדברים טובים. ואני גאה בזה. הבטחתי כאן שלא אתן מנוח לדברים האלה, ואחד לאחד הדברים האלה תוקנו. כולם ידעו בעיריית בני ברק שהיה ראש עיר משוגע, שהדבר שהכי עניין אותו בעולם, השיגעון שלו הוא ילדים בחינוך מיוחד ואנשים מוגבלים. שם ידעו הפקידים למצוא חן בעיניי, לבוא עם דברים נכונים. פתרנו את הכול. אני מודיע לכם, גם בתקנות נמשיך לפתור כל דבר שנצטרך. בוודאי, מה שאני אגיד ומה שאני אבטיח. אני פונה מכאן גם לשר האוצר. אני יודע שהתנגדת לסגר כי הכלכלה מונחת על כתפיך. זה נכון, אבל אני פונה אליך. יש לך תפקיד גדול ואתה עושה אותו עם הבולדוזריות שלך. אבל צריך להיכנס לדקויות כי בשבועיים האלה אני מקווה שזה יהיה רק שבועיים ולא יותר אנשים מאבדים את פרנסתם. לפעמים הם נופלים בין הכיסאות. תמצאו פתרונות. הכנסת כולה תצביע איתך על זה, קואליציה ואופוזיציה. אני מכיר את החברים פה. אנחנו רבים ומתכתשים, אבל אנחנו רוצים טוב, למרות שיש בינינו חילוקי דעות. חילוקי הדעות היחידים שהיו בנושא הזה, הם איך עושים אכיפה להמונים. האם באכיפה להמונים אתה יכול להוציא דברים מסוימים, כן או לא, וכנראה שפסיכולוגית, למרות שאני לא פסיכולוג, התשובה היא לא. למרות שהיום אנחנו יום אחרי יום הכיפורים, אני מתנצל אם פניתי למישהו בצורה לא מכובדת, אם הייתה לפעמים הרמת קול. אני מודיע לכל החברים שלי ולעובדים שלי לשעבר בעיריית בני ברק שמודאגים, וגם להורים שלי שמודאגים שאני מתעצבן.

כל אחד עושה פה את שליחותו וכולנו מתכוונים לדברים טובים. אני מאוד מקווה שהניתוח הזה יהיה קצר, מועיל ונוכל לחזור בהדרגתיות, לאט-לאט, לחיים נורמליים. שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכולם, ושהמגפה הזאת תיעלם מן העולם כולו וכאן, בארץ הקודש. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה ואני מודה על ההקשבה.

15:05.